אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2018. יש רביזיה על ההלוואות לעובדי מדינה, פנייה מספר 247. היושב ראש,

פניות מספר 247 עד 248, הוצאות

מדובר בהלוואות לעובדי מדינה.